אני רוצה דווקא להתחיל היום עם האורחים ואחרי זה נציגי ממשלה.

אנחנו מוכנים. אז שלום וברוכים הבאים לישיבת ועדת המשנה לקידום הבטיחות בדרכים.

אני גם אוסיף לכם אפילו כ"ד בתמוז,

אנחנו היום, בהמשך לישיבה הקודמת של הוועדה, לצערי לא קיבלנו מספיק זמנים